להתייעצות בדבר קביעת מועד הבחירות במועצה האזורית חוף אשקלון. מי מציג את העניין? אציין שיש בפנינו מכתב מהשר דרעי בנוגע לקביעת מועד חדש לקיום הבחירות במועצה האזורית חוף אשקלון.

ביום שלישי האחרון התקיים הסבב השני לבחירות לרשויות המקומיות. ערב הבחירות, בשל המתיחות הביטחונית ובגלל הערכות של פיקוד העורף, השר קיבל החלטה לא לקיים את הבחירות במועצה האזורית חוף אשקלון. אנחנו כאן כדי לקבוע מועד לבחירות. ההצעה שלנו היא לקיים את הבחירות ביום שלישי הקרוב. קיימנו התייעצות עם שני המתמודדים. שניהם מוכנים ומעוניינים לעשות את זה ביום שלישי הקרוב. יש פה נציגים של המתמודדים? הזמנתי אותם. הם אמרו שהם יגיעו. אחד מן המתמודדים נמצא בדרך אבל הוא יגיע רק בשעה 15:20. הוא ביקש שהבחירות יתקיימו לא יאוחר מיום שלישי הקרוב.

עשינו בדיקות עם מנהל הבחירות ביישוב, כדי לראות שהוא ערוך מבחינה תפעולית. כך שאנחנו לא רואים מניעה לקיים את הבחירות ביום שלישי. זאת ההמלצה שלנו. הכוונה היא לערוך את הבחירות בדחייה של שבוע, משלישי לשלישי, לאור המתיחות שהייתה בעוטף עזה ביום שלישי האחרון. למעשה אנחנו יודעים שאחד מן המתמודדים מה השם של שני המתמודדים? דודי סעדה ואיתמר רביבו. שניהם יודעים על הדיון. אני דיברתי אישית עם שניהם אתמול והם אמרו שהם היו מעוניינים לעשות את זה ביום שלישי ואין מניעה מבחינתם. טוב. אני לא רואה סיבה למנוע את בקשת משרד הפנים בעניין. מישהו רוצה להתייחס? הייעוץ המשפטי? רק להגיד שזה התייעצות עם הוועדה. הוועדה יכולה להגיד אם היא תומכת בבקשה או לא. צריך להצביע על זה? צריך להצביע. אני רוצה לתמוך בהצעה. אני חושב שההצעה טובה.

ירים את ידו. מי נגד?

הצבעה בעד 3 נגד אין נמנעים אין בקשת שר הפנים בדבר קביעת מועד הבחירות במועצה האזורית חוף אשקלון נתקבלה.